שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת.

הנושא:

(תיקון מס'...), התש"ף-2020 בדבר טרנספונדר במז"ם.

שזו איזו שהיא קופסה בכלי הטיס שבאופן